סגירת בתי מרקחת באזור הדרום עקב המחסור בתקני כוח אדם של רוקחים, הצעתו של חבר הכנסת אופיר כץ. אופיר כץ, בקשה, הבמה לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב ראש, ותודה רבה שאתה מקיים את הדיון בנושא. אני בטוח שהיית מקיים את הדיון אם זה היה בכל עיר, לא רק באופקים. אל"ף, זה נכון,

אופקים זה בכל אופן - - האמת שקיבלתי את הפנייה מראש עיריית אופקים שהתקשר אלי וסיפר שיש להם בית מרקחת יחיד של קופת חולים מכבי שהוא סגור או עובד לסירוגין, ושיש בעיר אוכלוסייה מבוגרת שמאוד מתקשה ולא מצליחה לצרוך את התרופות שהיא צריכה. פניתי למנכ"לית כללית, דיברתי איתה ועם הצוות שלה אני לא זוכר שמות - ונאמר לי שכשהם רוצים לתמרץ כלכלית רוקחים מהצפון לדרום הם נתקלים במחסום מהממונה על השכר שלא מאפשר להעלות את השכר ולגרום לכך שיגיעו לשם רוקחים. אני חושב שמציאות של בית מרקחת יחיד שיאפשר לתושבים לרכוש את התרופות שהם צריכים זה דבר שאנחנו לא יכולים לאפשר. כשיש קופה שכבר מראה נכונות לפתור את המצוקה באמצעות תמריצים כלכליים, גם את זה חוסמים, שזה משהו שאנחנו לא יכולים לקבל. ביקשתי את הדיון, אדוני היושב ראש, כדי לקבל תשובות מהמשרד הממשלתי. מעבר לזה שנרצה לשמוע את המצב שאנחנו כבר מכירים, אנחנו גם נרצה לשמוע מה הפתרונות שמוצעים לסוגיה. אני מעיד על מה שאתה מעלה כאן, כי אני גרתי באופקים למעלה מ-20 שנה. אני מכיר את המצוקה הזאת, היא לא נולדה היום, והיא הולכת ומחריפה. במקומות כאלה כמו אופקים, וזה לא רק אופקים, זה עוד ישובים רבים אחרים, יש מצוקה שהמדינה לא מתמודדת איתה. היה צריך להיות כאן הממונה על השכר שיגיד אם הוא יכול להעלות את השכר או לא. אם לא יעלו את השכר, לא יהיו רוקחים באופקים, ואז מי שיוכל יעזוב את הישוב ומי שלא יוכל לעזוב יסבול ויצטרך לנסוע לבאר שבע או למקומות אחרים כדי לרכוש תרופות, שזה לא בסדר. משרד האוצר, מה אתם יודעים להגיד לנו בעניין הזה? אנחנו לא עוסקים בשכר, אבל אנחנו עובדים במשותף עם משרד הבריאות על תכנית שמטרתה להקל משמעותית על הנושא של הרוקחים בבתי המרקחת. אנחנו רוצים לאפשר להם להיעזר ביותר כוח עזר על מנת לתת שירות טוב יותר לאזרח. כרגע בית המרקחת סגור. מה אנחנו אומרים לתושבי אופקים? יש בכלל רוקחים יהודים? יש.

עושים לגבי אופקים? תושבי אופקים מחכים לתשובה. אנחנו מקווים שהפתרונות האלה ייושמו בהקדם האפשרי, כדי שנוכל בטווח הקצר - - אבל לא באים רוקחים בגלל שהשכר הוא נמוך. לענייני השכר אני לא יכולה להתייחס. למה לא, זו הבעיה העיקרית? לא באים רוקחים יהודים בגלל השכר. תסתובב עכשיו בכל בתי המרקחת, תראה כמה ערבים יש. משרד

בקשה. הפיקוח על שירותי קופות החולים נעשה על ידי אגף הפיקוח על קופות החולים. אני רוצה לדעת את עמדת משרד הבריאות. אתה יכול להגיד שאתם לא רוצים להגיד דברים בגלל שאתם פוחדים ממשרד האוצר. האם אפשר להעלות את השכר של הרוקחים כדי שיהיו רוקחים? הממונה על השכר צריך להיות פה, רק הוא קובע. אין פה את האדם המתאים. משרד הבריאות פוחד ממשרד האוצר, זאת התשובה, הם לא רוצים לריב עם משרד הבריאות. צריך או לא צריך? אנחנו יכולים לדעת מה השכר הממוצע של הרוקחים? אני לא יודע אותו, אני מתעסק ברגולציה של רוקחות. מישהו יודע מה השכר הממוצע? המטופלים במדינת ישראל מקבלים שירות דרך בתי המרקחת של הקופות או בתי המרקחת שבהסדר. באופקים, ממה שבדקתי אתמול, יש עוד שני בתי מרקחת. אני לא עושה פרסומות לאף אחד, אבל לאחד קוראים "אופקים פארם", לשני קוראים "סופר פארם", ושניהם נותנים שירותים למבוטחי הקופות. האם זה מספיק למבוטחי מכבי של העיר אופקים,

התשובה היא לא. אני מקבל, אני לא מתווכח. עצוב מאוד המצב הזה. אתם מכירים את המצוקה של הרוקחים בדרום? אדוני היו"ר, הפתרון נמצא אצל הממונה על השכר.

ידענו גם למה הוא לא מגיע. כשהוא יבוא לוועדה עם תקציבים שהוא יצטרך להעביר, תזכור את הדיון הזה ואל תעביר לו תקציבים. מכבי, בקשה. יש מצוקה קשה ברוקחים

במיוחד באזור הדרום ובחלק מאזורי המרכז. גם בתל אביב וגם בבני ברק יש מצוקה מאוד קשה. כשאנחנו מדברים על מצוקה קשה בדרום, זה לא רק באופקים, זה גם בנתיבות,

בירוחם, בבאר שבע. יש לנו מצוקה גדולה מאוד. משרד הבריאות פרסם לא מזמן שיש 700 רוקחים חסרים בבתי חולים ובקהילה ברחבי הארץ. אני יכולה להגיד שבמכבי חסרים כ-50 רוקחים, מתוכם כ-20 רוקחים בדרום. המשמעות היא שיש צמצום. אנחנו עושים ככל שאנחנו יכולים לא לסגור בתי מרקחת, אבל לעיתים אנחנו נאלצים לסגור בתי מרקחת כי אין לנו רוקחים. אני יכולה להגיד שבאופקים צמצמנו שעות ויצרנו הסכמים יחד עם "סופר פארם" ו"אופקים פארם", כפי שאלי ציין. אני רוצה לציין למה יש מחסור.

יש רק שני בתי ספר בארץ שמלמדים רוקחות, שזה העברית ובן גוריון. לעברית יש מסלול עם מספר מאוד מצומצם של סטודנטים, שזה מכון טל ולב, כאשר הם לומדים שנתיים ראשונות במכון, אחרי כן חוברים לכללי. יש גם הרבה רוקחים שלמדו בחו"ל ועברו את המבחנים. משרד הבריאות פרסם שבשנת 2021 נופקו 300 רישיונות לרוקחים, כאשר 90 מתוכם הם בוגרי הארץ, 170 הם ישראלים שלמדו בחו"ל, והיתר הם עולים. הרוקחים שמגיעים אלינו לא מעדיפים לעבוד בקהילה, הם מעדיפים לעבוד בבתי חולים, בתעשייה. גם אלה שכבר באים לעבוד בקהילה, באים לעבוד בבתי מרקחת שמנפקים קנאביס וב"סופר פארם".

כי השכר שם הרבה יותר גבוה. אנחנו בכלל לא יכולים להתקרב ולא יכולים להתחרות עם השכר שלהם. אין היום תמריץ למי שעובד בפריפריות. חסרים היום 20 רוקחים לכל אזור הדרום, מאשדוד ומטה. המצב מאלץ אותנו לצמצם, לצערי הרב, דבר שפוגע בשירות הרציף של המבוטחים. יש למכבי כ-820 בתי מרקחת פרטיים - הם גם כוללים את "סופר פארם" - שבעצם נותנים את השירות לחברי מכבי.

אנחנו עושים? אנחנו עושים תהליכי גיוס מאסיביים. יש לנו מרכז גיוס מיוחד לרוקחים, אבל זה קשה מאוד. אנחנו מנסים להתקשר לחברות כוח אדם,

אבל כמעט ולא. אם תתנו לי יותר מחברה אחת, אני אשמח. מה אתם עושים בינתיים באופקים?

נותנים משמרת אחת ביום במקום שתי משמרות שנתנו, ופתחנו הסכמים עם "אופקים פארם" ו"סופר פארם" כדי שיתנו את השירות לחברי מכבי. זה משהו חדש? זה בחודשיים האחרונים. גם לאחר שפתחתם התושבים התלוננו. עכשיו פתחנו. אני מאוד מקווה שזה יקל. זה לא מקל. אני לא יודע עד כמה לקחת ברצינות את זה שאתם אומרים שבית המרקחת פתוח כשאני מקבל תמונות שמראות שהוא סגור. הבנתי שיש ימים שזה סגור ויש ימים שזה פתוח אבל מספר השעות מאוד מצומצם. איפה יש לכם עוד פעילות כזאת במקום אחר בארץ? ברמת גן אתם גם פועלים כך? גם שם אתם מצמצמים שעות? יש לנו, לצערי, בית מרקחת אחד ברמת

צמצמתם פעילות בבית מרקחת שהוא במקום אחר בארץ? כן. איפה עוד צמצמתם? צמצמנו בנתיבות, צמצמנו בבאר שבע, צמצמנו בבת ים. כמה בתי מרקחת יש בבת ים? יש לנו עוד שלושה בתי מרקחת בבת ים. באופקים יש בית מרקחת אחד של מכבי שהוא סגור. זה שיש "סופר פארם" באופקים אני יודע, אני גרתי שם. כמה מבוטחים יש לכם בדרום? 22% מתושבי הדרום הם חברי מכבי. באופקים יש לנו כ-10,000 חברי מכבי מתוך בערך 38,000 תושבים - 26%. המחסור הוא מחסור לאומי, בואו נשים את זה רגע על השולחן. כמה בתי מרקחת יש לכם בנתיבות? בנתיבות יש לנו בית מרקחת אחד. וסגרתם אותו? היו לנו שני בתי מרקחת, אחד מהם סגרנו, אבל הגדלנו הסכמים עם "סופר פארם" ועם עוד בתי מרקחת. באופקים יש לכם בית מרקחת אחד שאותו סגרתם. לא סגרנו. בית המרקחת היום פועל ארבעה ימים בשבוע מ-08:00 עד 14:00, יום אחד מ-16:00 עד 19:00, וביום שישי הוא פעל לסירוגין, כשבחודש האחרון,

הפסקנו את הסירוגין כי אין לנו רוקחים. אנחנו לא יכולים להביא היום מהצפון רוקחים, אין לנו תגמול לפריפריה. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים כדי לנסות ולראות איך אנחנו מספקים את התרופות, אבל יש עוד כמה פתרונות שדורשים חקיקה שאני אשמח לקבל את העזרה של הוועדה. אנחנו נשמח קודם לפתרון באופקים. הסתדרות הרוקחים בישראל, בקשה. אנחנו הגוף שמתאם את הפעילות של 609 בתי מרקחת פרטיים. מאשקלון ודרומה יש לנו 51 בתי מרקחת פרטיים, בדרך כלל אחד לישוב. אתה מייצג גם את הרוקחים שנמצאים בקופות החולים? לא, רק את הסקטור הפרטי. בשדרות, לצערי הרב, נסגר בית מרקחת שלנו כי הוא לא הצליח להחזיק את עצמו מבחינה כלכלית. אין בית מרקחת בשדרות? יש בית מרקחת שבדרך כלל פועל מ-08:00 בבוקר עד 20:00 בערב, הוא יכול לתת שירות.

נסגר בית המרקחת שלנו לפני שנתיים, אחרי הרבה מאוד שנים, כי הוא פשוט לא הצליח לשרוד. יש שם בית מרקחת של קופת חולים כלשהי? יש בתי מרקחת של קופות חולים. במצפה רמון, למשל, יש בית מרקחת פרטי אחד. גם בירוחם יש בית מרקחת פרטי. הם עובדים עם קופות החולים ונותנים שירות. אנחנו הם אלה שנותנים שירות משלים. יש בעיה מיוחדת עם מספר הרוקחים שלא הייתה בעבר? כן, יש מחסור רציני מאוד.

מכיוון שהאוכלוסייה במדינת ישראל גדלה בקצב מאוד משמעותי, והיא גדלה בעיקר בשני קצוות: באוכלוסיית המבוגרים, שזאת אוכלוסייה שצורכת תרופות, ובילודה, תודה לאל, שגם זו אוכלוסייה שצורכת תרופות. נאמר פה שמשרד הבריאות דיבר על חוסר של 700 רוקחים, אבל התחזיות שלי אומרות שהמחסור האמיתי הוא 1,000, ואנחנו נלך ונגדל. מה אתה מציע לעשות? צריך לפתוח במיידי בית ספר שלישי לרוקחות, וזה מופיע בתכניות. יש הרבה מאוד רוקחים שלמדו בחו"ל, רק הבעיה שהם לא מרוכזים בדרום, הם מרוכזים בצפון. יש מחסור ברוקחים גם באזור ירושלים וגם בדרום. אף אחד לא יפתח בית מרקחת בדרום אם הוא גר בגליל. פעם משרד החינוך נתן תמריץ למורים שנסעו לעבוד בפריפריה. גם לרופאים. אין היום שום תמריץ.

נותנים תמריצים למורים ולרופאים שהיו עובדים בפריפריה. אם מישהו היה מגיע לאופקים,

מגיע למעלות או למקומות אחרים, הוא היה מקבל תמריץ.

לפתוח היום בית מרקחת עולה משהו בין שניים לשלושה מיליון שקל.

שהמדינה חושבת שכדאי לעניין משקיעים. אנחנו מביאים כסף פרטי לבתי המרקחת הפרטיים. כשבן אדם צריך להחליט אם להשקיע שניים וחצי מיליון שקל בשדרות או להשקיע שניים וחצי מיליון שקל ברמת גן, הוא ישקיע ברמת גן. הוא יפתח עוד בית מרקחת ברמת גן, למרות שברמת גן רבתי יש 30 בתי מרקחת. הבעיה זה שלא מתמרצים את האנשים ואת בעלי העסקים שכן מעוניינים ללכת דרומה. יש, לשמחתי, הרבה מאוד רוקחים בפזורה הבדואית,

בלקיה וכדומה, שמחזיקים לא מעט בתי מרקחת בתוך הישובים שלהם, רק אף אחד לא מתמרץ אותם. אני חושבת שהבעיה של הרוקחים יכולה להיפתר על ידי כמה דברים. לפתוח עוד בית ספר לרוקחות זה דבר טוב, יחסוך אולי מהילדים שלנו לצאת לחו"ל, אבל בסופו של יום מדובר בלימודים קשים. אם תהיה התלבטות בין ללמוד רפואה לבין ללמוד רוקחות, העדיפות תהיה רפואה. כדי לתת אפשרות לעבודה, צריך לתת תמריצים, לתת תנאי העסקה ושכר טובים לכל הרוקחים, לא רק בדרום. אני חושבת שבתי מרקחת פרטיים עוברים הליך מאוד-מאוד קשה בהתחברות שלהם עם הקופות. אפשר להביא מישהו שיפתח בית מרקחת, אבל צריך שזה יהיה כבר יחד עם חוזה עם הקופה כך שהוא יוכל לתת את השירות גם בשעות שהן מעבר, שזה דבר שיכול גם לתת פתרון במיידי וגם לאפשר לבית המרקחת להתקיים. שרה גביש, בבקשה. אני רוצה לדבר על אופציה נוספת שתוריד קצת את העומס על הרוקחים ותפנה אותם לעבודה קלינית אמיתית. יצאה כרגע טיוטה של חוק ההסדרים שאומרת שעבודה קלינית תוקצה לרוקחים, בעוד שתפקידים שהם פחות קליניים, יותר אדמיניסטרטיביים, פחות מצריכים פיקוח מקצועי, יוקצו לתפקיד חדש. אנחנו מדברים רבות על טכנאי רוקחות. במדינות ה-OECD מאוד מקובל התפקיד הזה. דיברה הגברת קודם על כך שרוקח לומד קשה ארבע וחצי שנים. אפשר להכשיר טכנאי בפרק זמן קצר יותר, בעלויות נמוכות יותר, שזה משהו שאנחנו מעודדים. ספציפית בדרום אנחנו מנסים כרגע לקדם מול לשכות הבריאות טכניקה של Boxit, בעצם להציב טכנולוגיה שתשב בבית המרקחת בדרום כך שנוכל לבצע את הכנת תרופות המרשם בבתי מרקחת שפחות סובלים ממחסור בכוח אדם והלקוח יוכל לבוא ולקבל את התרופות שלו גם כאשר בית המרקחת סגור. את המכונות האלו נרצה להציב גם בסניפים שלנו. אנחנו מבקשים ממכבי לפתוח את בית המרקחת.

מבוטחים רבים למכבי באופקים ובאזור של אופקים. אני מבקש שכתוצאה מהדיון הזה תפתחו את בית המרקחת. הוא פתוח. קופת חולים כללית, בקשה. לכללית יש פריסת שירות רוקחים מאוד-מאוד רחבה.

באופקים יש לנו שני בתי מרקחת שאנחנו מפעלים ושניים שעובדים איתנו בהסדר. מה שעות הפעילות? יש יומיים שבתי המרקחת פתוחים עד 19:00, יומיים עד 16:00, ויש יום אחד קצר עד 13:00. אחד מבתי המרקחת פתוח כל יום שישי. בעיה שלא הוזכרה פה זה שמתוך אלה שמקבלים את הרישיון במדינת ישראל רק כשליש הולכים לעבוד בקהילה ובבתי חולים, כלומר בשירות הפרונטאלי, כאשר יתר הרוקחים הולכים או להייטק או למקומות שיש מעסיקים חדשים. התמריצים, לפחות מנקודת ההסתכלות של כללית, לא צריכים להיות ברמת פריפריה או לא פריפריה, כי אני מוכן לחתום שאנחנו נמצאים באותו מצב גם במרכז הארץ וגם בדרום. התמריצים צריכים להיות לאלה שהולכים לתת שירות פרונטאלי בקהילה ובבתי חולים, הם לא צריכים להיות על בסיס פריפריה. בצפון ובחיפה, למשל, יש היצע רוקחים בשפע. אני מוכן לחתום על כך שרמת המשכורות של רוקחים בדרום, ואני מדבר על כללית בלבד, היא אותה רמה כמו במרכז. כמה בממוצע? משכורת של רוקח מתחיל היא 17,000,18,000, משכורת של אחראי היא 25,000. קופת חולים מאוחדת, בבקשה. אני חייבת להגיד שאני מסכימה עם כל מה שנאמר כאן. מה יש לכם באופקים? אין לנו כמעט מבוטחים באופקים, לכן אין לנו בית מרקחת באופקים. אנחנו מפעילים 130 בתי מרקחת בפריסה ארצית. גם אנחנו חווים קושי בהפעלה של בתי מרקחת, לכן סגרנו בית מרקחת בחולון. אני חושבת שהבעיה של הרוקחים היא לא רק המספר שלהם, היא גם סוג העבודה. אנחנו חייבים להפנות את הרוקח לעבודה קלינית ואת המסירה של התרופה לתת לגורם לא מקצועי. בשנה האחרונה יש דיונים בהנהלת משרד הבריאות בנושא של מיצוב מעמד הרוקח. הרעיון הוא שהרוקח יתעסק יותר בטיפול רוקחי קליני, פחות בצד הלוגיסטי. תכנית החומש של המל"ג מדברת גם על הגדלת מספר הסטודנטים בבתי הספר לרוקחות וגם על פתיחת בית ספר בצפון. איפה בצפון? למה בצפון? המחסור הוא בדרום. יש בית ספר בבאר שבע, יש בית ספר בירושלים, לכן הרעיון הוא לעשות בצפון, שם אין בית ספר. אני מבקש לדעת מה משרד הבריאות הולך לעשות עכשיו, לא מה הולכים לעשות בהמשך. מה אתם הולכים לעשות עכשיו על מנת שיהיו רוקחים בפריפריה? המציאות היא כזאת שאין רוקחים באופקים, בנתיבות. מה משרד הבריאות מתכוון לעשות בימים הקרובים כדי שיהיו רוקחים בפריפריה? אני לא מדבר על רמת גן, אני מדבר על מעלות, אני מדבר על ירוחם, אני מדבר על אופקים. תדבר גם על הישובים הערביים בדרום. יש ישובים שאין בהם בכלל. שם המצוקה פחות גדולה. למה? בגלל שאצל הערבים יש רוקחים. יש רוקחים, אבל לא לכולם יש אפשרות לפתוח בית מרקחת פרטי. אני מבקש תכנית על הכל. אני מבקש לדעת מהממונה על השכר אם הם מתכוונים להשאיר את המשכורת של הרוקחים, כי אם זה המצב, לא יהיו רוקחים, כשכל יום שעובר נהיה יותר גרוע. אני רוצה לדעת אם יש תכנית להעלות את שכר הרוקחים, לפחות בפריפריה, כך שרוקח שהולך למקום כמו אופקים יקבל תמרוץ. פעם היו מקבלים תמרוצים הרופאים, המורים ובעלי מקצועות נדרשים. רוקחות זה מקצוע נדרש. אני לא מתכוון לשתוק על הדבר הזה. אני רוצה תשובה בתוך שבוע

מה משרד הבריאות מתכוון לעשות,

האם הממונה על השכר מתכוון להשאיר את המצב כמות שהוא בפריפריה. אני מבקש מקופת חולים מכבי, כדי שלא יהיה לריק זה שישבנו פה שעה שלמה על העניין, להפעיל את בית המרקחת באופקים במתכונת הקודמת. ברגע שהקליינטים יצאו משם לקופה אחרת כולם ירוצו לפתוח. אנשים מבוגרים רגילים לאותו מקום. אתם צריכים להיות רגישים לזה. עם כל הכבוד, מכבי קופת חולים גדולה, היא יכולה להחזיק מעמד בעניין של אופקים במשך כמה ימים עד שנבדוק את כל הנושא של הרוקחים. כשאני למדתי רוקחות באנגליה בשנות ה-90 התנאים היו אחרים לגמרי. אנחנו מדברים, חבר'ה, על תנאי שכר ועל הסכם קיבוצי משנות ה-90. מה אתה רוצה להגיד? תנאי השכר לא מעודכנים. אתה ההסתדרות? אני הסתדרות. אם הייתי בהסתדרות והמצב היה כמו שאתה מתאר אותו עכשיו, שהוא כנראה נכון, לא הייתי שותק, לא הייתי מחכה שיהיה פה דיון. אני, לצערי, איגוד קטן, וגם מעמד המקצוע נכלל ברובד של הפרה-רפואי. מה אתם בהסתדרות עושים? יש

על הסכם מסגרת. למה לא לפתוח את ההסכם הקיבוצי משנת 1994 שאף אחד לא רוצה לגעת בו? נותנים תמריצים על תמריצים על תמריצים, אבל הקופה הזאת נלחמת עם הקופה הזאת, זה מושך רוקחים מזה, "סופר פארם" עושה את הקופה מאחורי כולם. לכן מה אתה מבקש? אני מבקש להפעיל לחץ על הממונה על השכר כדי שישב איתנו על הסכם קיבוצי לרוקחים, לא על הסכם מסגרת. אנחנו לא מפעילי לחץ, אנחנו גוף שעוסק בנושא של פיקוח פרלמנטרי על עבודה הממשלה בכל מה שנוגע לתקצוב, כספים, תקנות,

כל הדברים האלה. אני פעם ראשונה שומע שיש הסתדרות הרוקחים. יש את הסתדרות הרוקחים הפרטיים, ויש את איגוד הרוקחים בהסתדרות החדשה. אני מוכן שהוועדה כאן תעזור לכם, ובתנאי שתקימו קול זעקה בנוגע למציאות הזאת שהתוודענו אליה, למציאות שבה לרוקחים אין הסכם שכר משנת 1994 ומי שהוא כבר רוקח מעדיף ללכת לשוק הפרטי, מה שגורם קופות החולים לסגור בתי מרקחת, בעיקר בפריפריה. אם כבר מישהו שהגיע הוא רוקח, הוא בכלל לא הולך לקהילה, הוא הולך למקומות אחרים, בעיקר לשוק הפרטי, ואתם, נדם קולכם. אם תצעקו, אני עומד מאחוריכם. אם הייתי יכול, מחר הייתי עושה שביתה או מקים כל צעקה, אבל זה לא כל כך פשוט.

"אני רוצה להעלות את השכר בשביל לפתור את הבעיה", האם אתם חוסמים אותה?

למה? המענקים שניתנו בעבר למקצועות בריאות ולרופאים לא הוכחו כמענקים שהצליחו להחזיק כוח אדם בטווח הארוך. דיברת עם מנהלי בתי החולים? ודאי. ראית כמה הם רוצים את הדבר הזה בחזרה? זה היה אחד הפרויקטים הכי מוצלחים בבריאות בפריפריה.

חבר הכנסת כץ, שאתה מכיר את פרויקט אילנות ופרויקטים אחרים שמצליחים גם להביא את כוח האדם האיכותי וגם להשאיר אותו באותם אזורים בפריפריה. אלה סוגי הפרויקטים שאנחנו היום מקדמים עם משרד הבריאות. אם הקופה רוצה להעלות את השכר לרוקח, האם אתם מתנגדים? זו שאלה לממונה על השכר. אני מבקש תשובה מהממונה על השכר. למה לחסום את מכבי מלהעלות להם את השכר כדי לפתור את המצוקה הזאת בדרום? אם יש עכשיו רוקח מנצרת שאומר: "אם תעלו לי ב-x את השכר,

למה אתם חוסמים את זה? לכל קופת חולים יש מודל קצת אחר שבו היא מפעילה בתי מרקחת. מה שאמרתי לך עכשיו זו פנייה שנעשתה ונחסמה על ידכם. יש קופות שמפעילות באמצעות חברות בנות והן לא מפוקחות, יש קופות שמפעילות inhouse את בתי המרקחת והן כן מפוקחות, יש קופות שיש להן בתי מרקחת פרטיים שאין בהם מגבלה על השכר. אנחנו מדברים על המפוקחים. הסוגיה של השכר היא לא סוגיה רלוונטית לשאלות שהועלו פה. יש בתי מרקחת פרטיים שאומרים שהם לא מצליחים לגייס. עזבי רגע בתי מרקחת פרטיים. אם מכבי רוצים להעלות את השכר לרוקח מנצרת כדי שיבוא לאופקים, האם אתם לא מאשרים להם? אני אבדוק אם נעשתה פנייה של מכבי להעלות את השכר.

אנחנו כל הזמן בדיאלוג עם הממונה על השכר. האם פניתם?

ומה נאמר לכם? שיש לנו אסדרה שאנחנו צריכים לעמוד בה. אתם יכולים בחוזה אישי. אנחנו לא יכולים בחוזה אישי, כי אנחנו גוף נתמך, אנחנו מפוקחים, אנחנו לפי האסדרה של הממונה על השכר. נאמר על ידי מכבי שנעשתה פנייה והם קיבלו תשובה שלילית להעלות את השכר כדי לפתור את הבעיה. למה? מה עושים? אני אבדוק ואחזיר תשובה לוועדה בנושא הזה. רק אל תגידי שזה לא הוכיח את עצמו או כן הוכיח את עצמו. ברור לגמרי שאם התכניות שלכם היו מביאות למצב כזה שלא היה מחסור ברוקחים, שלא הייתה בעיה בעניין הזה, היית צודקת, אבל מכיוון שהמציאות היא לא כזאת, לצערנו הרב, אנחנו מבקשים תשובות על השאלות שנשאלו כאן כדי לדעת מה לעשות. אני לא אשאיר את זה ככה. משרד הבריאות ומשרד האוצר, תוך שבוע תתנו תשובה. אני אעביר את המסר לממונה על השכר. אנחנו פועלים במקביל בהרבה צירים שעתידים להפחית משמעותית את הלחץ מהמחסור בכוח אדם בדרום ובפריפריה. אני לא אוהב סיסמאות, אני רוצה תשובות לשאלות שנשאלו. הדיון הזה לא נוגע רק לאופקים. מתברר בדיון הזה שיש מחסור של 1,000 רוקחים ברחבי הארץ. כדי להתמודד עם המחסור הם רוצים

הם לא רוצים להגדיל את כמות הרוקחים בארץ. מתוך ה-300 שסיימו, 90 סיימו בארץ, 210 סיימו בחוץ לארץ. צריך להיות דיון רציני על איך אנחנו פותרים את הבעיה בתוך הארץ, זה לב העניין של כל הדיון הזה. הוא אמר שהם מתכוונים לפתוח בית ספר לרוקחות בצפון. אבל עד הפתיחה של בית הספר - - ייקח זמן עד שיפתחו, עד שיסיימו. כל דבר בארץ הופכים לקשה. משרד הבריאות יחד עם משרד האוצר מעלה בחוק ההסדרים בקשה להסדיר טכנאי בית מרקחת,

אני רוצה תשובות ממשרד הבריאות על מה עושים בטווח המיידי כדי שיהיו רוקחים בפריפריה, ואני מבקש את אותו דבר ממשרד האוצר, מהממונה על השכר. האויב של הטווח המיידי

שמתחילים לדבר על תכניות ארוכות טווח. תגידו מה עושים מחר.

ננעלה בשעה 14:30.